אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת הכספים להיום, 20 באפריל 2020, כ"ו בניסן, התש"ף, בנושא: הצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש״ף 2020. נמצא אתנו השר להגנת הסביבה, ולפני שניתן לו להציג את הנושא אני רוצה לומר משהו רק לחברי הכנסת,

אני מזכיר לכם קצת, למי שנכח פה לאורך כל דיוני ועדת הכספים, אנחנו ביקשנו ודרשנו בין היתר פטור מארנונה לעסקים לתקופה הזאת, פטור לשלושה חודשים. יש התחייבות של משרד הפנים, מנכ"ל משרד הפנים, שהופיע פה בפני הוועדה, לתת את הפטור הזה. אמרנו: חברים, בתקופה הזאת צריך להקל על השלטון המקומי, שנושא בהרבה מאוד מובנים בנטל. עודד,

לפרגן גם לשר אלקין, שהגיע בעצמו, ולא שלח - - - השר אלקין, אני חייב לומר - - - זה אומר שהוא שר מקצועי,

כל הכבוד. בגלל שהוא מכיר טוב את הכנסת, הוא יודע שכאשר הוא מביא משהו לכנסת,

היות שיש לנו טראומה מהישיבות הקודמות, שלא הגיעו - - - אנחנו התרענו על העניין הזה. זה מראה שזה שר רציני.

למרות טענות שהיו אליי על אנשים שהתרעמתי עליהם, אף אחת מהסיעות לא הביעה התנגדות, ובצדק, ואני לא אוסיף על העניין הזה. מכמות הקילומטראז' שעברתי בחדר הזה, אני רק נהנה לחזור לפה. יש אנשים שגם אוהבים את עבודת הכנסת. מי שמכיר אותה, גם אוהב אותה במובן מסוים. אני רוצה לומר מה המהות של החקיקה הזאת. המהות של החקיקה הזאת זה הפטור ממס לעסקים בשלטון המקומי. זה הרצון, ובגין הרצון הזה אמרנו שאנחנו תובעים פטור מארנונה לעסקים שנסגרו כתוצאה מהקורונה, אבל השלטון המקומי הוא לא זה שצריך לשאת בנטל לבד. בין יתר המקורות, מעבר למה שהשארנו פה בחוק יסודות התקציב, הצענו משהו שעלה מהשלטון המקומי יש קרן הניקיון, שהשימושים שלה הם חשובים וטובים בשגרה,

אנחנו לא נמצאים בשגרה, וצריך לראות איפה כל אחד מביא את החלק שלו כדי לעבור את המשבר הזה. - - - הקרן של העובדים הזרים - - - נו באמת.

בתקופה הזאת נושא הניקיון הוא הרבה יותר מאשר - - - היטלי ההטמנה האלה,

של הרשויות המקומיות, הם עלו מאוד מבחינת פסולת ביתית. היקף הפסולת הביתית צמח לאין-ערוך,

הרשויות המקומיות משלמות את זה. כולם בארץ, וכולם אוכלים

ביקשנו מהרשויות המקומיות, בין היתר, בהקשר הזה מול הספקים שלהם, כמו שאנחנו דורשים מהמדינה: תהיו נדיבים מול הספקים, תקדימו תשלומים, וגם תבענו מהמדינה להקדים תשלומים לרשויות המקומיות, כדי שהם ישלמו לספקים בזמן. אז היום נשלח לי מכתב שהוציא ראש עיריית פתח תקווה, שהוא פונה לכל הספקים של עיריית פתח תקווה, והוא מספר להם: כידוע לכם בחודש ינואר פרצה מגפת הקורונה בעולם, וזו החלה להשפיע אף על מדינת ישראל בכל התחומים הוא אומר לעסקים ובגלל זה יש הנחיות ממשלה שמשפיעות באופן ישיר על כלכלת מדינת ישראל בכלל, ועל עיריית פתח-תקוה בפרט, ומחייבות התנהלות כלכלית שונה ומותאמת למצב הנוכחי. בגלל זה הוא לא מקדים להם תשלומים. לאור האמור, הוא מודיע להם כי מהתמורה המגיעה להם על פי החוזים, יופחת סכום של 5%. זאת אומרת, הוא קונס את כל הספקים של עיריית פתח תקווה ב-5% בגלל הקורונה. לא כל כך הבנתי מה אמרת. מה שאמרתי שעיריית פתח תקווה הודיעה לספקים שלה, שגם אם יש לה חוזה על 100 שקל אתם, הם ישלמו להם רק 95 שקלים. הוא חותך ב-5% את כל התשלום לספקים.

מה הוא עושה למען העיר? דווקא בדרך כלל פתח תקווה - - - בעסקים. הוא מקווה לימים שקטים יותר.

צריך לבדוק למה, יכול להיות שקרה משהו. רמי גרינברג הוא ראש עיר מאוד אחראי. אני אומר דבר מאוד פשוט. אם יש רשות מקומית שכתוצאה מהמצב הזה מחליטה לחתוך באופן חד-צדדי לספקים שלה כסף, אין שום סיבה להעביר פה כסף לרשויות.

הישיבה מתחילה, עכשיו השעה 15:30,

נמצא איתנו חיים ביבס? איתי נמצא אתנו. אני אשמח לקבל מאיתי תשובה על העניין הזה במהלך הישיבה. אני לא אוכל להצביע על זה שמעבירים כספים לרשויות מקומיות, כשרשויות מקומיות חותכות כסף לספקים.

סובלים מספיק כמו כל המגזר העסקי. זה נראה לי קצת מביך להוציא מכתב כזה לספקים באופן חד-צדדי. מודה ועוזב ירוחם אם עד סוף הישיבה - - - אני חושב שצריך לבדוק. יש לנו עכשיו סדר גודל של שעה וחצי. הרשות תדע לחזור עם תשובות בעניין הזה. אני רוצה להעביר לשר להגנת הסביבה את רשות הדיבור. עודד, אולי בכל זאת אני אציג את שתי הנקודות כדי שהשר יוכל להתייחס? אני מציע שהשר יתייחס ואז תציג, כי לכל חבר כנסת יש מה להציג פה מבחינת נקודות, אני בטוח. אלא אם כן כל חברי הכנסת מוותרים על רשות הדיבור... אנחנו פשוט חייבים לזוז. זה לא יעבוד, אלון. אני שמח שיש לכם ישיבת סיעה ב-16:00,

תזכור בבקשה את שתי הנקודות. רשמתי אותן. גם ארנונה לחקלאות וגם אשכול 6. גם הארנונה וגם הנושא של אשכול 6. בבקשה, אדוני השר להגנת הסביבה. תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, אני לא ארבה בדיבור כי אני חושב שכמעט כל מי שנמצא כאן היה גם בדיון במליאה, והצגתי שם את הרציונל שעומד מאחורי החוק. ברשותך ארצה להתמקד רק בכמה נקודות, כי אנחנו תיכף נצלול לפרטים. אני רוצה לחדד כמה נקודות גם בעקבות הדיון והסוגיות שעלו במליאת הכנסת. אני לא אתחיל מ"בראשית ברא" על כל הצעת החוק. למעשה החוק הזה בנוי מכמה מרכיבים:

כמו שציין בצדק יושב-ראש הוועדה, וזה עיקרו של החוק, זו המטרה לדאוג לכך שהטיפול בפסולת לא ייפגע כתוצאה מפטור מארנונה לעסקים לשלושה חודשים, או במילים אחרות, הנחה של 25% בהיקף השנתי. אנחנו רואים את

אנחנו כמובן מבינים שבאופן מעשי הכסף הזה מקרן הניקיון עוזר לבצע את כל ההסדר הגדול על ההנחה בארנונה לעסקים, ובלעדיו, עד כמה שאני מבין לפחות, בשבועיים שקדמו להחלטה שלנו להצטרף, לא הצליחו להגיע להסכמות בין השלטון המקומי למשרד הפנים ולמשרד האוצר. ה-150 מיליון שקל האלה הם אלה שבסוף סגרו את הפערים. זה כ-5% מכל העלות של העסקה, ובלעדיהם השלטון המקומי לא היה מוכן לקחת על עצמו 10%. אם אפשר, הערת ביניים.

אם היו הולכים על מתווה לסייע לעסקים ישירות, כל הפרצלציה הזאת הייתה מתייתרת.

אגב, זאת העמדה של הוועדה. אנחנו אמרנו שימשיכו לשלם מסים רגיל,

פלוס סיוע ישיר לעסקים - - - חד-משמעית. כל הבלגן הזה היה מתייתר.

כל דבר חייבים לסבך.

אבל הוא לא הכתובת.

אני רק מזכיר שבמקרה שהיו הולכים למתווה יותר יעיל, כל הפרצלציה הזאת הייתה מתייתרת. חבר הכנסת ברקת, אני לא יודע אם תאהב לשמוע את תשובתי לזה, אולי דווקא כן. אני לא בטוח שכאשר אני רואה מה קורה עם הסיוע הישיר באפיקים האחרים, הדרך - - - בדיוק.

הפרוצדורה היא הרבה יותר קשה. הרי בסופו של דבר - - - - - - הסיוע הכירורגי. לא נכון. שתדעו, אם כבר פתחתם את זה - - - חבל שכל הכסף לא הולך מקרן המענקים. קרן הפיצויים וחוק מס רכוש זה עובד בלחיצת כפתור, זה כבר עבד במלחמת לבנון השנייה, יודעים להפעיל את זה, רק בורחים מזה. מי שבורח זה האוצר. אתה שוכח את הדיונים שהיו אחרי, כמה זמן לקח בקרן פיצויים - - - לא. זה מיידי. הכסף עובר מייד. אחר כך אתה יכול לריב אתם. ברשותכם, אני אעיר שתי הערות.

זה לא תפקידי, לא אני בניתי את העסקה הגדולה, רק עזרתי לה להתממש בפינה. שנייה. אני עם רמי גרינברג על הקו, זה לא בדיוק מה שאמרת.

נשמע התייחסות מסודרת. הוא פנה בגלל אי-תשלום של עסקים וארנונה הוא פנה אליהם אם הם יכולים לוותר על 5%. הוא לא אסר עליהם ולא הנחה. אם כבר התפרצת - - - אל תקרא משהו שהוא לא אמר.

מה שהוא חתום עליו. "אנו נאלצים להודיעכם כי החל מיום 1 באפריל יופחת מהתמורה המגיעה לכם מהחוזה, אם מגיע סכום בשיעור של 5%. רק למי שהביע הסכמה והודיע שהוא מסכים על זה. הם מתקשרים, הם מדברים. נשמח לקבל הבהרה - - - הוא אומר שמשפטית הוא לא יכול, ולכן הוא פנה להסכמה. זה טוב שהתקשרת אליו - - - הוא פנה בהסכמה. אנחנו נשמח לשמוע עמדה מסודרת מהשלטון המקומי.

הם מנסים להפיל עליך שבגללך הם לא יאשרו את הקרן - - - את יכולה לנהל את שיחת הטלפון בחוץ,

עודד, אתה העלית את זה. קטי, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.

אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. כי עכשיו אתה, אתה מאשים אותו.

השר אלקין, תמשיך.

עודד פורר מישראל ביתנו מאשים אותך שבגללך - - תודה. את מפריעה לדיון, קטי. - - הוא לא יאשר את זה. אתה מבין? חוצפה. הוא זמני. יושב-ראש זמני.

יכול להיות שיהיה. המזכירות עוד לא התכנסה. תתפלא, אנחנו עושים את זה לא בגלל פריימריז, בגלל שאנחנו אוהבים את ראשי הערים שלנו.

מכבדים אותם. תודה. הוא הוציא הנחיה לא חוקית. הוא אמר שהוא הוציא אחרי שהם הסכימו.

תודה, קטי.

אחרי שהם הסכימו.

קטי, את מפריעה לדיון. זה כבר מכתב שני, הוא לא ראה את הראשון. את מפריעה לדיון. עכשיו אני תופסת אותו. - - - נפתור את הבעיה. שמעת, הוא אמר, הוא לא יאשר בגלל זה.

תודה, קטי. הוא יאשר בסוף.

חושב שמן הראוי להעלות אותו על הקו ולשמוע את התגובה שלו. נכון. הוא יכול להתחבר לוועדה. השר אלקין. שוב. אני חושב שדווקא יש יתרון. עוד פעם, זו הערה כשר בממשלה וכמשקיף מהצד, לא כמי שבנה את כל העסקה הזאת. יש יתרון במנגנון שאולי קצת מסובך מבחינת הממשלה והכנסת, ודורש חקיקה

תמיד בכל זאת כשרוצים לתת לך את הכסף, זה תמיד לוקח יותר זמן ומאמץ מאשר פשוט מוותרים לך על הגבייה. זה דבר אחד. דבר שני, אם לא היו עושים את המנגנון הזה, חוששני שגם אם הממשלה הייתה נותנת סיוע ישיר לעסקים, חלק מהארנונה העסקית לא הייתה מגיעה לרשויות בשל מצבם של העסקים, ואז היית צריך להתעסק לא רק במשבר בעסקים, אלא גם במשבר ברשויות המקומיות, שלחלקן מספיק לאבד אפילו רק 10% מההכנסות שלהן. יש רשויות שזה מפיל אותן לחלוטין, ואז המדינה הייתה צריכה להתעסק עם המשבר של השירותים העירוניים, שלא ניתנים כתוצאה מזה. שלא ניתמם, אומנם המדינה פה מפצה את הרשויות במצטבר ב-95% מהעלות, אבל בחיים, במציאות העסקית הזאת, השלטון המקומי לא היה מקבל 95% מההכנסות מהארנונה העסקית במצב הנוכחי של המשק. הוא מרוויח - - - הוא לא מרוויח - - הוא מרוויח. - - הוא שומר על עצמו מפגיעה שיכולה לקרות כתוצאה מהאירוע הזה.

מהבחינה הזאת אני חושב שיש היגיון דווקא במסלול שבו הלכו משרד הפנים ומשרד האוצר, דווקא בדרך הזאת, גם להבטיח את תפקודו השוטף של השלטון המקומי וגם לעזור לרשויות, ופשוט לא לגבות מהן את הכסף. לגופו של עניין. החלק העיקרי של החוק כאמור, מבחינתנו הוא חלק מהעסקה הגדולה, ולמעשה אם הוא לא יחוקק, כל העסקה הגדולה, לפי מה שאני יודע תתפרק, לכן אני גם מאוד מודה ליושב-ראש ולחברי הכנסת על כך שהדיון מתקיים היום, מייד לאחר אישור המליאה. חובה לאשר את החוק הזה השבוע, אחרת לא יוכלו לעמוד בכל לוחות-הזמנים של החתימה על התקנות שבמשרד הפנים ויציאה לפועל של אותה הטבה לעסקים. ההיגיון של קרן הניקיון מבטיח שאובדן הכנסות לא יביא לפגיעה בטיפול בנושא הפסולת, שהוא אחד מהתפקידים המרכזיים של הרשויות. הכסף לחלק הזה מגיע באמת מהיטל הטמנה. קיבלתי הרבה פניות בהצעה לבטל את היטל ההטמנה בתקופה הזאת. לכאורה זה יותר פשוט. אל תגבה למה אתה מחזיר? והתשובה היא מאוד פשוטה: ביטול היטל הטמנה, חוץ מתקדים מאוד מסוכן, הוא היה ממוטט את כל תחום המחזור במדינת ישראל, כי ברגע שאתה מבטל את היטל ההטמנה כבר לא שווה למחזר. כולם היו רצים להטיל. לכן העדפנו ללכת בדרך הזאת, לקחת את היטל ההטמנה שנקבל מהרשויות בארבעה חודשים אגב היינו פה קצת לארג'ים אומנם החוק הוא על שלושה חודשים, אבל המקור הכספי משקף גבייה של ארבעה חודשים בהיקפים הרגילים שלנו, ולהחזיר את זה לשלטון המקומי בדרך של השותפות לעסקה הגדולה הזאת, וכמובן לוודא בדרך הזאת שהטיפול בפסולת יימשך. הנוסחה שבה בנוי החוק נשאלתי גם הרבה שאלות, במיוחד מחברי הכנסת מהרשימה המשותפת במליאה הנוסחה היא לצורך מאוד פשוט, להחזיר את אובדן ההכנסות. היא לא באה להיטיב עם הרשויות, זה לא סיוע נוסף לרשויות, זה לא סיוע חירום, זה לא כסף כדי לשפר את עובדתן, אלא ביד אחת המדינה כופה על הרשויות לוותר על ההכנסות, וביד שנייה, בעיקר דרך כסף שיגיע ממשרד האוצר, פלוס התוספת הזאת, היא מוודאת שהרשויות מקבלות חזרה את כל אובדן ההכנסות, אם מדובר על רשויות חלשות, או רוב אובדן ההכנסות, אם מדובר על רשויות איתנות, שהן אלה שתורמות - - - ואם רשות ממשיכה לגבות? לא. היא לא יכולה, זה תקנה של משרד הפנים. ברגע שהחוק מחוקק, שר הפנים חותם על תקנה שלמעשה מחייבת את הרשות לתת את ההנחה של 25%. ואם הוא ממשיך? זה לא שיקול דעת שלו, הוא לא יכול. זה בניגוד לחוק. שר הפנים הוא מעל השלטון המקומי. זו כל המטרה של המהלך. חשוב מאוד להבין את הסוגיה הזאת, כי נשאלתי הרבה שאלות על הטבלה, למה זה גדול וזה קטן. זה מאוד פשוט, משרד הפנים ומשרד האוצר לקחו את אובדן ההכנסות על הרשויות שמקבלות מענקי איזון, כי הן החלשות יותר, ואתן הייתה מגמה להגיע ל-100% כיסוי או כמעט 100% כיסוי. האיתנות הן אלה שנושאות בפער של הנטל, ולפי האובדן של ההכנסות שלהן, 20%, הצעת החוק הזאת מחזירה להן לצורך טיפול בפסולת. זה מה שעושים 150 מיליון שקלים. ולכן רשות, שיש לה מעט הכנסות מארנונה עסקית, היא מופיעה פה לפעמים ב-1,000 שקל.

היו אמירות שזה רק רשויות של המגזר הלא יהודי,

תסתכלו גם אליכין, גם בית אריה, גם הם מופיעים ב-1,000 שקל. אין שם כמעט הכנסות מארנונה עסקית, אז 20% שלהם זה 1,000 שקל,

למרות שזה סכום קטן. ויש רשויות שמופיעות פה בסכומים גדולים, לפעמים אפילו לא רשויות גדולות מאוד מספרית מבחינת האוכלוסייה, כי זה המצב שלהן מבחינת ההכנסות שלהן מארנונה עסקית.

כל החלק הזה של החוק, מאוד חשוב לחדד, לא נועד לשפר, לא נועד לעזור, הוא נועד רק לאחד תמורת השני, הוא נועד למעשה לכסות על אובדן ההכנסות,

שהמשך התפקוד השוטף של הרשויות,

הנתונים על אובדן ההכנסות הם מהעירייה? ממשרד הפנים. הרי כל הרשויות האלה גם משרד הפנים אתנו על הקו, הוא יוכל לפרט, אבל בגדול זה מאוד פשוט הרי כל הרשויות מקבלות מענק איזון, זה אומר שכל התקציב שלהן הוא שקוף מול משרד הפנים, ולכן משרד הפנים יודע כמה הכנסות יש לרשות מארנונה עסקית, ומפה הוא עושה את החישוב לגבינו. אנחנו לקחנו על עצמנו ברשויות האלה הרי רוב הארנונה העסקית היא בכלל לא ברשויות שמקבלות מענקי איזון, רוב הארנונה העסקית היא ברשויות איתנות אנחנו 150 מיליון מול יותר מ-2.5 מיליארד של האוצר אבל ברשויות האלה שמקבלות מענקי איזון אנחנו 20%. ה-150 מיליוני שקלים האלה נותנים 20% מאובדן סך ההכנסות, ולכן הטבלה היא מאוד פשוטה. היא לוקחת הכנסות של הרשות מאותם מקורות של ארנונה עסקית שהולכים לקבל פטור לא כולם אגב הולכים לקבל פטור, זו סוגיה אחרת,

אני לא חלק מההחלטה הזאת. אני מניח שאריאל יוצר ידע להגיד לנו. אני מניח שמשרד האוצר ומשרד הפנים ידעו להסביר. ואז 20% מאובדן ההכנסות זה מה שהטבלה נותנת, ולכן המספרים בטבלה הם פונקציה של הדבר הזה בלבד. זאת נקודה אחת. הצד השני של המהלך הוא כבר מעבר לעסקה הגדולה הזאת על העסקים, זה רצון לעזור לרשויות להתמודד. אומנם גם זה לא לשפר את עבודתן, אבל להתמודד עם גידול בעלויות בטיפול בפסולת, בשל המצב המיוחד. שמנו לב שכנראה שבגלל שאנשים נשארו בבית, אנשים לא נסעו לחו"ל, כמות הפסולת הביתית המטופלת על ידי רשויות מקומיות גדלה וגם עלות השינוע בחלק מהרשויות גדלה, במיוחד כל מי שמשנע - - -, שם הנוסחה הכלכלית הייתה בנויה בהחזרת החול בחזור, ואין היום צורך בחול בבנייה, ולכן יש עכשיו ויכוחים בלתי פוסקים בין הרשויות לבין החברות שעסקו בשינוע של הפסולת - - - בין הקבלנים.

יש שם ויכוחים על מי זה נופל בדיוק. זה אירוע מאוד מאוד מורכב, אבל ברור שבחלקו,

האירוע הזה ייפול גם על הרשויות המקומיות, ותהיה התייקרות של הטיפול בפסולת בגלל

מכל הסיבות האלה גם יחד לקחנו סכום של 40 מיליון שקל אני תיכף גם אגיד משהו על סף הסכום,

לקחנו את הסכום הזה וחילקנו אותו לרשויות ממצב סוציו-אקונומי 1 עד 5. למה 1 עד 5?

לעזור לטיפול בפסולת ברשויות מ-1 עד 5. לכן עם החלק הזה בכלל לא הייתי חייב להגיע אליכם, יכולתי לעשות את

עצמאית בקרן, כהחלטה של הנהלת הקרן. למה הגעתי לפה? וזה גם מסביר את הצורה המוזרה של החוק שאל אותי היושב-ראש, כבר עכשיו אני אתייחס לזה שמתם לב שהחוק בנוי כמו טבלה מדויקת על הרשויות והמספרים - - - כמה כסף כל אחד מקבל.

כי רצינו לאור הנסיבות לייצר מסלול ירוק

אבל הרווח הכולל במהירות ובפשטות של ההפעלה, בעיניי הוא מאפיל על חוסר האחידות הזה. אם הייתי מתחיל להתעסק בכך שכל אחד יצטרך להוכיח בדיוק בכמה זה עלה, אנחנו נבדוק, נעשה עשר ועדות, וכמו שאמרתי אולי בסוף השנה נעזור לו

ולכן גם הממשלה בחרה כמובן באישור ובהסכמה

עוד נקודה אחת שחשוב לי מאוד להבהיר. קרן הניקיון היא לא קופת צד של מדינת ישראל. ההחלטה להקצות 190 מיליון שקל הייתה מאוד לא פשוטה לנו. אומנם סיוע לרשויות

הוא לא פנוי, כי יש כמה פרויקטים גדולים שנמצאים בהרצה, וגם אם הכסף לא חויב פורמלית, למעשה הכסף מוקצה לצורך המטרה הזאת. על כן, על 190 מיליון השקלים האלה ישבנו שבעה נקיים לפני שהגענו להחלטה שאנחנו יכולים להקצות אותם בלי פגיעה בתוכניות האסטרטגיות של הקרן,

אם המשא בהצעות יהיה יותר ממה שאנחנו רואים שאנחנו יכולים לתפקד ולסבול, אנחנו ניאלץ למשוך את החוק. זה נכון לדיון בוועדה, זה נכון גם במליאה. אני מכיר את הכנסת, אפשר להגיש

אני מספיק מנוסה כדי להתלבט קשה, אם בכלל - - - במקרה הפחות טוב. הוא

גם לתת

זה יכול למוטט את כל המבנה,

הערה אחרונה.

חיימוביץ' בדיון במליאה, איך אנחנו יכולים לוודא שהכסף הולך לטיפול בפסולת. אחד המנגנונים שרשומים

אבל מצד שני תדעו שמצופה מכם להמשיך את הטיפול השוטף, וזה מנגנון שיבטיח את הקיום של מה שיש.

וממש מנחה ומחייב את הרשויות המקומיות לא לגבות ארנונה לאותם סיווגים, למעשה לכמעט כל הסיווגים, למעט מספר בודד של סיווגים שאני אפרט עליהם אם תרצו, כדי לאפשר הקלה משמעותית בהוצאה די כבדה שיש על המגזר העסקי,

היתרונות של המהלך

כשאישרנו את התקציב בזמנו,

כולם ייוחדו לשלושת החודשים של המשבר, מארס,

או אפריל,

דבר אחד, אתה צודק 100% מהותית, ודבר שני, אתה צודק 100% גם בטכניקה. לא יעזור לאף אחד

מה שהחרגנו בתקנות זה בנקים וחברות ביטוח,

זה חברות

חקלאית ומבנים חקלאיים,

לדוגמה סופרמרקט או בית מרקחת. אלה עסקים שעבדו, לא רק שעבדו באופן

אבל ככלל, המגזר הזה, מאחר שהוא ברובו לא נפגע בעקבות המשבר, אנחנו לא נתנו לו פתרון במסגרת תחום הארנונה. אתה יודע מה עשו עם מיליוני פרחים?

שכן ציין שיש יישובים שלמים שנשענים על ארנונה של

שכרגע, עכשיו, אין תפוקות, אין תוצרים.

פרחים וכו'. תודה, קטי. עודד, צריך לומר

כדי שכולם יהיו זכאים ויקבלו את הכסף, גם בטווחים קצרים

בעקבות פנייה נוספת שנערכה בשעות האחרונות מהמרכז לשלטון מקומי נוסיף לתוך התקנות התייחסות לגבי פטור לשלושה חודשים.

אנחנו לא רוצים לראות בסוף את העסקים פושטים יד בכל מיני רשויות מקומיות ותלויים ברצונו הטוב של ראש הרשות אחד כן

אני רוצה לפתוח לשאלות של חברי הכנסת לפי הסדר שהם נרשמו. הנוהל הוא שזה הולך מהחדר השני ואז לחדר הזה. חבר הכנסת אופיר

תודה. חבר הכנסת אוסמה סעדי, ואחריו חבר הכנסת לוי.

ואנחנו בקשר עם ראשי המועצות המקומיות הערביות ועם ועד ראשי

קודם כול, אני אתייחס למכתב. המכתב כמובן מדבר על זה שזה משהו שנעשה בשיתוף פעולה ותיאום. אגב, ב-2009 הייתי בתפקיד אחר בעירייה,

מסתבר אני לא אגיד מנצלים,

כספים לדוגמה עירייה כמו עיריית פתח תקווה במהלך השנים בשנה רגילה יכולה לאפשר לעצמה לממן מימון

- - - רגע. רמי, חשוב לי להבהיר. הפוך, אני לא חושב שאתה זה שצריך לספוג את זה,

וגם ההתעקשות שלנו כאן בוועדת הכספים מול האוצר,

זה פעם אחת. נמשיך ואני מקווה שתבין את מערכת היחסים הזאת.

זו לא הודעה לספק?

אנחנו נמצאים במדינת חוק. במדינת חוק, כשיש

אם תהיה נוסחה, אתה תגיד לי אם הנוסחה הזאת היא קבילה או לא קבילה, האם היא נורמלית. השר הסביר שזה רק לקיצור תהליכים,

ה-150 מיליון שקל למעשה הוא רק החזר בגין הארנונה, ולכן מה שעשינו דה-פקטו, לקחנו את נתוני

הרשויות

אני לחלוטין מבין ומסכים שיש ענפים שיכול להיות שזה לא יקרה.

ויהיו ענפים שעוד לא יתאוששו ולא יוכלו לחזור חזרה, נצטרך לתת להם מענה. אני לא מתכחש לזה,

כרגע, בשלב א', אנחנו נותנים לשלושה חודשים.

נצטרך לראות מה עושים עם אותם ענפים שעוד לא יצאו החוצה. למה ללכת

אני לא מתווכח עם זה שיכול להיות שבשוליים,

פיציתי

אנחנו בסך הכול מנסים לוודא שמה שהובטח לוועדה, מבחינת ה-25% פטור מארנונה לעסקים שנמצאים במשבר כתוצאה מאירוע הקורונה,

זה אחד מהמקורות התקציביים. אגב,

הוועדה הציעה אותם כמקור תקציבי בדיוני הוועדה. חבר הכנסת יעקב

ואחמד עכשיו יצהיר שהסיעה שלו מצטרפת. יש לנו גם דף חתימות של כל המשותפת.

בשם המשותפת.

אם זה 6,

בהמשך לתקנות בריאות העם (נגיף הקורונה החדש(, ושיפוי כספי של 50% בגין הנחה תואמת בארנונה עסקית בגין שיפוי, הפחותה מ-50% בגין הפסקת פעולה חלקית. עוד יבוא: רשויות מקומיות המשויכות לאשכולות 1 עד 2, שהם האשכולות

ו-1 ו-2 ירדו מתחת למינוס. תמיד דואגים ל-1 ו-2. אני יכול להגיד לך שאני מכיר רשות שעלתה מ-5 ל-6, מה זה התלוננה, חבל על

בסך הכול אני חושב שהצורה והדרך נכונה לזמן חירום. אבל ופה אני נותן אזהרה גדולה מאוד לאנשי האוצר ולאנשי הפנים אבל מיוחד

ולכן,

אנחנו חוששים שאותה תבנית של החלוקה תהיה ב-2.7 מיליארד, ואז הרשויות הערביות ייפגעו עוד יותר, פגיעה קשה יותר.

כי נפלה טעות דפוס ב"בית הדפוס של יש

אני אעדכן את חברי הוועדה, מן הסתם אפילו הדיון הזה אולי לא היה מתקיים פה אלא בוועדה אחרת,

הוועדה שבדרך כלל מלווה את קרן הניקיון זו ועדת הפנים. לפי

אין לנו מה להסתיר. ויצאת חי...

אם ועדת הכספים, בלי שום קשר לוועדת הפנים, זה עניין כספי, תרצה להזמין אותנו פעם אחת לדיון על זה, ושנציג את זה גם לחברי ועדת הכספים, אין

נבוא ונציג את זה כאן.

כל חבר כנסת יכול להיות מוזמן לכל דיון כרגיל, לכן זו הסתייגות מיותרת, אין בה צורך.

יוצר, אתה יודע להסביר את התוצאה הסופית.

כמו שאמר השר אלקין, רשויות שמקבלות מענק איזון, שזה כ-200 רשויות, יותר נכון 197 רשויות מקומיות,

כן, הקונטקסט היותר רחב. אני רוצה להבין מבחינת האוצר איך אמר חברנו כאן?

באותה אנלוגיה אני רוצה להבין שברור לחלוטין שזה

אין שום צורך לחשב ירידה במחזורים. כל רשות ורשות וגם הממשלה יודעת

ולכן היא יודעת להחזיר אותם או לבטל אותם מאוד מהר.

אני מניח,

האם המהלך הזה הוא לא יותר מהיר במתן פיצוי לעסקים?

ויותר ממוקד בפצועים קשה, כי כאן אתה לא ממוקד בפצועים

אנחנו רק מבקשים שאותם 40 מיליון יחלקו לא לסוציו-אקונומי 1 עד 5, אלא 1 עד 6. זו גם הבקשה של הוועדה. יכללו יותר רשויות בפיצוי הזה - - - אני בטוח שאתה

כמה דברים שהייתי רוצה להתייחס אליהם. האחד, יש לנו הרבה מה לומר על קרן הניקיון. אתם בוודאי יודעים שכל הכספים שנכנסים לשם, או מרביתם הם כספים שהרשויות המקומיות משלמות, אבל

בכל אופן ולסיכום, מה שמונח בפניכם פה על השולחן, אנחנו שותפים לו ואנחנו חלק ממנו, והיינו מאוד רוצים להתקדם ולאפשר הטבה לעסקים. דרך אגב, מי שיתעקש - - - מקבל את

אני רוצה לעדכן את החברים על חלק מההסכמות שהגענו אליהן עם המשרדים.

גם לבקשתי, גם לבקשת חברים נוספים, חבר הכנסת מיקי לוי, חברי הכנסת טיבי, אוסאמה סעדי וחברי כנסת נוספים פה,

שביקשו להוסיף את אשכול 6, גם קטי שטרית וגם ניר ברקת וגם חבר הכנסת שוסטר בעניין של המועצות האזוריות שנכנסות כחלק מהאשכול הזה. אני תיכף אקרא את כל הרשימה. השר הסכים להכניס את אשכול 6 לחוק. הוא יקריא את זה, ואז לא נצטרך לעשות את זה כהסתייגות. בנוסף, נושא הדיווחים שביקשנו. הוועדה תתאם עם השר זה אני אומר בלי שום קשר הוועדה תתאם בזמן הקרוב עם השר שהוא יבוא לפה ויציג את קרן הניקיון,

בזמן הקרוב. יש הסכמות נוספות שהשר יאמר אותן, ככל שביקשו פה חברי הרשימה המשותפת, ואז נוכל לעבור להצבעה. אנחנו צריכים עוד לקרוא את החוק

תציג אתה גם את הסיכום ואז נעבור להקראה. אני אציג את שני הסיכומים במסגרת הבקשות של הוועדה. סליחה רגע, אני רק אומר עוד דבר אחד. בסיום ההצבעה אני אגיש רוויזיה עד שהאוצר ומשרד הפנים יציגו בפנינו את התקנות, שאכן הפטור הוא לשלושה חודשים ולא נפרס על כל השנה. הם התחייבו שהם יעשו את זה, והרוויזיה תוסר עוד לפני הצבעה במליאה, לא נצטרך להצביע עליה.

הם התחייבו שהם יעשו את זה. אני גם מאמין שהם יעמדו בזה. רק בעניין הזה, אדוני היושב-ראש, יש לי שתי בקשות: האחת, היות שיש פה שינוי משמעותי בתוספת, אני מבקש שהלשכה המשפטית תעבור על החוק בלי לחכות להסרת הרוויזיה, כי אחרת לא נספיק לאשר אותו.

הבקשה השנייה,

או שצריך לבקש מהוועדה המסדרת - - פטור מחובת הנחה. - - פטור מחובת הנחה, או שצריך מחר להניח, כדי שביום רביעי נוכל להצביע. אנחנו נבקש מהוועדה המסדרת פטור מחובת הנחה, ואני מאמין שהיא גם תיתן. מתי יש ועדה מסדרת? נבקש מאבי לכנס את הוועדה המסדרת, היא תתכנס או מחר או מוחרתיים. יש מחר מליאה, אומנם בנושאים אחרים - - - יש מחר מליאה ויש מוחרתיים מליאה. אני מבקש אחת משתיים, דבר עם אבי או - - - אני אסגור את זה. שתהיה ועדה מסדרת ביום רביעי בבוקר, או שתניח מחר. אני אסגור את זה עם חבר הכנסת ניסנקורן.

אסגור את זה מחר עם חבר הכנסת ניסנקורן. הבנה אחת שהושגה, היא לא קשורה לנוסח החוק, אבל היא מאוד מאוד חשובה. בעקבות הבקשה של חברי הכנסת טיבי וסעדי, שהצביעו בצדק על לא מעט בעיות שקיימות בטיפול בפסולת במגזר הלא יהודי, שוחחנו על החלטת ממשלה קיימת, הזכרתי אותה במליאה בדברים שלי, החלטת ממשלה על סביבה שווה. זאת הייתה החלטת ממשלה בהיקף של 310 מיליון שקל, שכרגע לא מנוצלים מתוך ההחלטה הזאת, נכון לעכשיו 125 מיליון שקל. לפי הסטטוס הנוכחי כרגע החלטת ממשלה הייתה אמורה להסתיים בסוף השנה הזאת, ולהערכתנו מתוך 125 מיליון השקלים האלה כ-100 מיליון שקל היו חוזרים לקופה של קרן הניקיון. סיכמנו עם משרד האוצר בשיחות שקיימנו על כך שאני מתחייב כאן לפרוטוקול, שהממשלה, בהסכמת האוצר,

כמשרד להגנת הסביבה, נפעל להארכה של החלטת הממשלה הזאת בשנה נוספת, כדי לאפשר לרשויות של המגזר לנצל את ה-125 מיליון שקל האלה, הלא מנוצלים לפרויקטים בתחום הפסולת, בעיקר לפרויקטים לפינוי מפגעי פסולת ופרויקטים לפיקוח, פרויקטים סביבתיים, בין השאר באותם מקומות שהיו פעם מפגעי פסולת. אני גם התחייבתי לחברי הכנסת שאנחנו, כמשרד להגנת הסביבה, נראה בזה עדיפות גבוהה, והצוות המקצועי שלנו, במחוזות הרלוונטיים ילווה את ראשי הרשויות, כדי לעזור להם להגיע לניצול הכסף הזה, כי בסך הכול מדובר בפרויקט חשוב מאוד. לא במקרה יזמנו אותו, יש גם צורך בפרויקטים כאלה ברשויות של המגזר הלא יהודי, והאינטרס שלנו כמובן להביא לניצול של הכסף הזה, כדי להפוך אותו בסופו של דבר לתוצאות בשטח, לשיפור רמת החיים של התושבים. זאת הסכמה אחת שהושגה, שבפועל מאפשרת לרשויות של המגזר לנצל את אותם 125-100 מיליון שקל, שאחרת לא היו מנוצלים ולא היו מגיעים לרשויות המגזר. ההסכמה השנייה שהושגה, והיא תיכנס לחוק, היא תיכנס לטבלה, לכן אקרא פה את המספרים, זה להוסיף את הרשויות בדירוג סוציו-אקונומי 6 לחלק השני של החוק, של הסיוע בתחום הפסולת, לפי המפתח של 3 שקלים לנפש - - - זה טור ג'. כן. המספרים הם אלה. אני אתן רק את הסכום הסופי, אני לא צריך לחזור על האוכלוסייה. אור יהודה 331,776,

467,415, אריאל 184,095, חדרה 861,147, כרמיאל 415,116 שקלים, מעלה אדומים 343,737, נהירה 511,920, נתניה 1,955,187, קריית אתא 524,412, אליכין 31,374, אפרת 90,792, ג'ש (גוש חלב) 27,810, פסוטה 28,332, קריית עקרון 99,000, קרני שומרון 69,417, שלומי 57,150, מועצה אזורית אשכול 127,539, מועצה אזורית גולן 157,842, מועצה אזורית הגליל העליון 164,214, מועצה אזורית זבולון 120,924, מועצה אזורית לכיש 108,603, מועצה אזורית מרחבים 125,163, מועצה אזורית עמק הירדן 123,399, מועצה אזוריות עמק המעיינות 120,735, מועצה אזורית שדות דן 138,843, מועצה אזורית ערבות הירדן 46,692, מועצה אזורית רמת נגב 70,344, מועצה אזורית שומרון 392,247, מועצה אזורית תמר 12,581. בסך הכול כל הסכום, זה תוספת לאותם 40 מיליון שהיו 7,708,806 שקלים. תודה. כמובן התחייבות שלי. זה לא קשור לנוסח החוק אבל התחייבות שלי להיענות בחיוב להזמנה של ועדת הכספים ולהציג בפניה את המצב של קרן הניקיון.

תלוי מתי יזמינו. כפי שאמרת, אני מקווה שגם אם לא יזדרזו להזמין, עדיין זה יהיה. תודה. חבר הכנסת סעדי. אדוני היושב-ראש, כמובן אנחנו עומדים על ההסתייגויות שהגשנו בשם הרשימה המשותפת, ובעיקר ההסתייגות

העיקרית, בדיוק. אנחנו מבקשים להשוות את טור ב' לטור ג', שזה למעשה לחלק את הסכום של ה-150 מיליון לפי אותו מפתח של טור ג', שזה לפי מספר נפשות, אותה משוואה שהזכיר כבוד השר. ולהכניס את הרשויות המקומיות 1 עד 3, זו ההסתייגות העיקרית שלנו. וכמובן אנחנו חושבים ומעלים ושומרים על כל הטענות שלנו בעניין העסקה הגדולה,

שזה 2.7 לשלטון המקומי, ובבוא הזמן אנחנו נבקש לתת פיצוי ולהתחשב בכך שלרשויות הערביות אין יותר מדי עסקים, ולכן הן לא הפסידו בעסקים, אבל כן הפסידו בגביית ארנונה למגורים עקב המצב. ולכן אנחנו מבקשים שמתוך ה-2.7 מיליארד, או כל סכום אחר שיתווסף על ידי האוצר, זה ילך לחיזוק ואי-קריסת הרשויות הערביות. כמובן מה שאמר כבוד השר בעניין סביבה שווה והקרן, אנחנו מברכים על ההחלטה הזאת להאריך את התקציבים האלה עד סוף 2021, ואנחנו נפעל מול הרשויות הערביות שיוכלו לנצל את התקציב הזה עד סוף 2021, אבל בכל זאת העמדה שלנו היא שאנחנו מתנגדים לחוק במתכונתו הנוכחית, ולכן אנחנו מבקשים להצביע על ההסתייגות שלנו כמקשה אחת. זו העמדה של המשותפת. חבר הכנסת טיבי, ואחריו חבר הכנסת לוי. א', לא קל לנו להצביע נגד החוק כי בכל זאת אמרתי שהכוונה

אבל יש דאגה רבה ברשויות הערביות מזה שה-2.7 מיליארד שקל בעתיד יחולקו באותה שיטה של שיפוי על ארנונה עסקית, ולכן רצינו לנצל את הדיונים בוועדת הכספים על החוק הזה, כדי לנסות לסייע לרשויות דרך חוק הניקיון. אני מברך על ההודעה של השר אלקין. לגבי חידוש המענקים של סביבה שווה עד לסוף 2021. זה חשוב ונעשה הכול כדי שהכסף הזה ינוצל על ידי הרשויות. למרות כל הדברים ולמרות ההישג הזה, אנחנו רוצים להצביע על ההסתייגויות שלנו, ונמשיך להתנגד לחוק.

תודה. חבר הכנסת לוי. אני שמח שההסתייגויות, או לפחות שתי הסתייגויות שלי מתוך השלוש שהגשתי, התקבלו. הוספנו מצב סוציו-אקונומי 6, וזה בהחלט הישג, גם בזכות כל הוועדה עצמה.

אני חושב שההצעה של השר לדרישה שלנו לשפות את 1 עד 2 בתשלום נוסף, השיפוי שנתן השר בדמות הארכת האפשרויות לנצל כ-100 מיליון שקל במגזר הערבי עד 2021 היא הצעה אף יותר מסבירה, היא לארג'ית, ואני מאוד מקווה שהרשויות הערביות, בהנהגת חברי הכנסת הערבים המנהיגות הערבית תדע לנצל את זה. זה גם הרבה כסף, זה גם ינקה את הכפרים ואת הערים, וזה גם ייתן מקומות עבודה לאנשים שגרים שם. תדעו לנצל את זה - - - זה גם משרת את מטרת הקרן עצמה. חד-משמעית משרת את מטרת הקרן. על הפתיחות אני רוצה להודות לך.

תגיד לפרוטוקול שאתה מסיר את ההסתייגויות שלך. אני בעיקרון מסיר. אתה רוצה להצביע עליהן?

אני רוצה שתסיר אותן. מכיוון שדרישותיי להסתייגויות התקבלו, אני מסיר את ההסתייגויות שלי. תודה, חבר הכנסת לוי.

אנחנו רוצים לעבור להצבעה, אז היועץ המשפטי יקרא את החוק. יש לי שתי הערות קטנות. הערה ראשונה לעניין הסיפור של הטבלאות שאנחנו מאשרים פה. זה טבלאות עם סכומים ל-200 רשויות מקומיות, סכומים מוחלטים. בעיניי זה בעייתי. ביקשתי שתציע משהו. הרי הוא אמר מה הנוסחה. איך אני משלב אותה? לדעתי צריך לכתוב את הנוסחה בחוק ולא להצביע על הטבלאות האלה, מהסיבה הפשוטה שאין לוועדה שום דרך כרגע לוודא באמת שהטבלאות - - - אולי אפשר להצביע על הטבלאות ונצרף את הנוסחה כתוספת לנוסח? לפני ההצבעה אתה נזכר? אני מבקש להצביע על הטבלאות ועל הסכומים. אנחנו יושבים פה שעתיים וחצי. עכשיו נזכרים לומר את זה? אי-אפשר מיקי, גם מבחינת האוצר. זה בדיוק מה שמייצר את הבעיה. חבר הכנסת לוי, תראה - - - זו לקונה, עודד.

צריך להבין שהחקיקה הזאת נעשית כהוראת שעה. זה לא חוק, זה הוראת שעה. הרי לא היינו יושבים בערב יום השואה בשעה 18:15 בוועדת הכספים כדי להצביע. זה בצוק העתים. למעשה אין לנו דרך לוודא שהטבלאות משקפות את הנוסחאות שהשר מדבר עליהן. אומרים שהנוסחאות מאוד פשוטות, אפשר לכתוב אותן בחוק. מכיוון שהחישוב כבר נעשה, לא נראה לי שזה צריך לעכב את הדברים. סתם לדוגמה,

עכשיו יסתבר שיש טעות בחישוב של אחד

אדוני היועץ המשפטי, למרות שאתה צודק,

עדיין כספים שהמדינה נותנת. אם המדינה נתנה בטעות, תאמין לי, יקזזו להם את זה.

יש עוד כסף - - - אם היא נתנה פחות מדי, אז ייתנו יותר מדי במענק האיזון. תאפשרו ליועץ המשפטי להשלים את דבריו.

מכיוון שהנוסחאות לא כתובות בנוסח החוק בכלל, אין שום התייחסות לקריטריונים בנוסח החוק, רק בדברי ההסבר. כדי לתקן סכום מסוים שאנחנו מצביעים עליו כעת, נצטרך לעשות חוק חדש בשלוש קריאות. זאת הערה ראשונה. הערה נוספת לגבי סעיף קטן (ד)

הנוסח כרגע הוא שהקרן רשאית להעניק את המענק הזה. אני מציע לכתוב שהקרן תעניק את מענק הסיוע החד-פעמי ולא תהיה רשאית להעניק אותו. בגלל שזה חקיקה ולא החלטת ממשלה, בהחלט ההצעה שלך נכונה. התיקון הזה מקובל. התיקון הראשון לא מקובל, הסברנו למה.

הצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף 2020 תיקון חוק שמירת הניקיון הוראת שעה 1 . בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום שלושה חודשים מהמועד האמור, יקראו את חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 1984‏, כך: (1)בסעיף 11ג, בסופו יבוא:

"(ד) (1)על אף האמור בסעיפים קטנים (ב), (ב1) ו-(ג), תעניק הקרן מענק סיוע חד-פעמי לטיפול בפסולת ביתית, מכספי היטל ההטמנה, לרשות מקומית המנויה בטור א' בתוספת השנייה, בהתאם למפורט להלן, לפי העניין: (א)לרשות מקומית המקבלת מענק כללי לאיזון ממשרד הפנים לשנת 2020 או מענק הבירה לפי חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל‏ מענק משלים בסכום הנקוב לצד שם הרשות בטור ב' בתוספת השנייה (בסעיף קטן זה, מענק משלים); כאן זה אשכולות 1 עד 6 במקום אשכולות 1 עד 5, כפי שכתוב כרגע.

מענק בסכום הנקוב לצד שם הרשות בטור ג' בתוספת השנייה (בסעיף קטן זה,

(2)סברה הנהלת הקרן כי קיים חשש סביר שרשות מקומית שקיבלה מענק לפי הוראות פסקה (1) טיפלה בפסולת ביתית בתקופה שלגביה ניתן המענק באופן הגורם למפגעים סביבתיים, ובכלל זה השליכה פסולת ברשות הרבים או הבעירה או סילקה פסולת שלא כדין, רשאית היא לאחר שמסרה הודעה לאותה רשות מקומית ובהסכמת המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה והממונה על התקציבים במשרד האוצר, לדרוש מהרשות המקומית את החזר המענק שקיבלה כאמור. (3)אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מכל סמכות הנתונה לרשות מקומית או אחריות המוטלת עליה, לפי כל דין. (4)בסעיף קטן זה, "טיפול בפסולת ביתית" איסוף, פינוי והעברה של פסולת ביתית לטיפול או לסילוק, בהתאם להוראות כל דין, "רשות מקומית" כהגדרתה בסעיף 21 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז 2016‏."; (2)התוספת תיקרא "התוספת הראשונה" ואחריה יבוא: "תוספת שנייה אני לא אקרא פה את כל רשימת היישובים והסכומים. רק נציין שוב, שכמו שהשר הציע, הוספנו את

לפי הסכומים שהשר קרא לפרוטוקול. תודה, חברים. ב-11ג בסופו יבוא, יש (ד)(1), (א) ו-(ב). את (ב) קרא עכשיו היועץ המשפטי, "לרשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 6 כאמור בסעיף קטן (ב)(2)(ב)".

כי שם כתוב "1 עד 5". צריך למחוק את המילים "כאמור בסעיף קטן - - -". הסעיף הזה הוא רק לעניין הדירוג, הוא לא לעניין האשכולות. שם כתוב "אשכולות 1 עד 5". זה צריך להיות "אשכולות 1 עד 6". "בלי כאמור בסעיף קטן

גלעד לא קרא את סעיף 2 להצעה לגבי התחילה. נכון. אחרי התוספת יש לנו את סעיף 2. תודה לנטע. תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום פרסומן של תקנות לפי סעיף 12(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג 1992‏, שעניינן הנחות בארנונה בשנת 2020 בשל משבר הקורונה. הערות נוספות? תודה. אני רוצה לעבור

אנחנו מצביעים קודם על ההסתייגויות. אז נצביע קודם על ההסתייגויות של הרשימה המשותפת. חבר הכנסת טיבי, אתם רוצים להצביע ביחד על ההסתייגויות? כן. ביחד. אנחנו מצביעים עליהן ביחד.

מבקשים גם רשימת דיבור של כל הרשימה המשותפת. אם יש לך הסתייגויות,

ההסתייגויות שהגישו הרשימה המשותפת, כפי שקרא אותם חבר הכנסת אוסאמה סעדי וחבר הכנסת טיבי. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 2 נגד, 11 לא אושרה. 11 נגד, שניים בעד. ההסתייגות לא אושרה, ותעלה להצבעה במליאה. אנחנו עוברים לאשר את נוסח הצעת החוק כפי שנקרא על ידי היועץ המשפטי, בתוספת אשכול 6, כפי שקרא השר להגנת הסביבה.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 11 נגד, אין נמנעים - 2 אושרה.

11 בעד. אין מתנגדים. שני נמנעים.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

18:21.